צוהריים טובים לכולם.

אני שמחה לפתוח את הדיון בוועדת החינוך בנוגע לדחיית יום חוק חינוך ארוך ולימודי העשרה. אני לא מרוצה כל כך מהעניין של הבאה לדחייה, אני חייבת לומר בכנות ובגלוי. יחד עם זאת, אני יחד עם חברי הכנסת הנכבדים שיושבים